שלום לכולם. היום יום שלישי, ח' בסיון התשפ"ב, 7 ביוני 2022. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום: פניית יושב-ראש ועדת הכספים בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, מ/1538. חבר הכנסת ינון אזולאי, אתה הגשת בקשה לנושא חדש, אז בבקשה, זכות הדיבור שלך. אתה יכול לנמק. קודם כל, בראשית דבריי, אני אגיד את זה לפרוטוקול, אני מביע את מחאתי על הצורה שבה זה מתנהל. בוועדת הכנסת או באופן כללי?

אתמול קיבלתם את התשובה, אבל אני מדבר על ההתנהלות בין שתי הוועדות כרגע. יש דיון שאני מחכה לו, דיון שהגיע כדיון מהיר מיושב-ראש הכנסת, שהגשתי בשבוע שעבר על הנושא של מחיר למשתכן, שהוא יוצא לעשירונים העליונים. זה התחיל מכתבה. נקבע דיון להיום - - - רק שנייה, ביקשת דיון מהיר בוועדה? ביקשתי דיון מהיר בוועדה דרך הנשיאות ואושר לי. באיזו ועדה אושר לך?

אני בדרך כלל מגיש לוועדת הכספים.

לא בפני ועדת הכנסת. אני לא מתלונן בפני יושב-ראש ועדת הכספים, אני מניח פה - - - זה לא קשור לוועדת

תיכף תבין למה זה קשור לוועדת הכנסת. נקבע דיון, אלכס דאג שיהיה דיון מהיר, ונקבע להיום בשעה 11:30. בנוסף לכך, אתמול היה לנו דיון על האומיקרון, היו כמה דיונים, אבל אתמול דנו בהסתייגויות, זה בנוגע לנושא החדש. אני טענתי לנושא חדש ביחד עם אופיר כץ, טענו לנושא חדש. הנה, אנחנו מקבלים את הזימון, רואים שב-11:30 נושא חדש. מה שקורה, שאני לא יכול להיות בדיון שלי כדיון מהיר בוועדת כספים, אבל היושב-ראש יכול כי הוא לא אמור לנהל את זה. אבל כשהדיון שלי, במיוחד כשאני הייתי המגיש היחיד, אני נמצא שם ואני מגיע לפה בטענת נושא חדש, אז הדיון שם מתנהל ואני לא יכול להיות. לא, רק העניין הוא שהדיון הקודם שם עוד לא הסתיים.

אבל כשהדיון הקודם יסתיים אתה לחצת על כולם ל-11:30, ובגלל זה גם לא נתת לי לדבר. בדיון הקודם לא דיברתי. למרות שביקשתי לדבר, לא דיברתי. כלומר, כל מה שקורה פה, אני מגיע לדיון ששם אמור להתנהל דיון שלי כדיון מהיר, פה אמור להתנהל כנושא חדש, עכשיו אני שואל אתכם, ואני שואל כדי שאתם תגידו לי אם זו היועצת המשפטית, או לא יודע מי איפה אני צריך להיות?

ינון, תפסיק עם הדמגוגיה. אתה יכול להיות פה, הדיון המהיר שלך עוד לא התחיל שם, אז או שנדחה אותו או שאחרי הדיון פה נלך לקיים את הדיון שלך.

אתה קובע ל-11:30 אז מה קורה? שנבין, אז הדיון שלי יתחיל בשעה 12:00 שם, הקצבת אותו לחצי שעה? לא, אז נעשה אותו שעה. נעשה אותו שעה. אני באמת לא מבין, לפי התשובה שלך - - - ינון, דיונים במהלך היום זזים, ואתה יודע את זה. לא תמיד עומדים בזמנים. בחייך, עזוב, זו דמגוגיה. לא,

חבר הכנסת אזולאי, קושניר, אני רק רוצה להבין אתה מערב פה שני דברים: יש לך בקשה לדיון מהיר - - - אני לא מערב שני דברים,

אלו שני דיונים - - - אבל קיבלת כרגע תשובה מיו"ר ועדת הכספים,

קיבלת תשובה. הרגע הוא אמר לך שיידחה הדיון וגם תקבל את זמן הדיון שלך. עוד לא התחיל הדיון, נכון? אז הבעיה שלך נפתרה. הדיון שם אוטוטו מסתיים, כמו שאמרו.

עזוב - - - אני לא יכול להתחיל את הדיון כל עוד אני ואתה פה.

לא, באמת, אני מנסה לעזור לך, ינון. אתה יכול להתחיל, יש לך את ולדימיר. אבל אני לא אתן לזה להתחיל. הנה, קיבלת תשובה. אז הנושא שלך שקשור למחיר למשתכן טרם התחיל בוועדת הכספים, על זה קיבלת תשובה, שזה לא יתחיל לפני שיסתיים דיון בוועדת הכנסת בנושא טענת נושא חדש. בסדר? מקובל? מקובל. הטענה שלי הייתה מעיקרה שדבר כזה לא צריך לקרות. זהו? אתה רוצה לנמק עכשיו את הנושא החדש? אני אתחיל לנמק נושא חדש. הצעת חוק האומיקרון הגיעה באיחור של ארבעה חודשים בערך מאז שהתפרץ שוב האומיקרון בתוכנו, עם עשרות אלפי נדבקים בכל יום. ב-26 בנובמבר 2021 הכריז ראש הממשלה, נפתלי בנט, שיש מגפה נוספת.

מצב חירום.

מצב חירום. מצב חירום פגע מידית בעסקים, ולפי כל מה שאנחנו רואים, בדצמבר מחזור העסקים של העצמאיים התחיל לרדת. בינתיים הייתה התעלמות בכל פעם אמרו להם בואו נסיים את השנה, בואו נסיים עוד יום,

עוד חודשיים. לאחר ארבעה חודשים מסיבת עיתונאים ומביאים את החוק של האומיקרון. החוק של האומיקרון מגיע, אני חייב להגיד, הוכנסו בו הרבה עיזים מראש, דברים שאמרתי בוועדה שנכנסו כדי להוציא אותם. הכניסו מספר דברים, למשל כמו שדיברנו על ה-35%, כבר בדיון הראשון אמרתי לא יהיה 35%, זה סגור על 25% ירידה, וזה מה שקרה. זה אחד הדברים שהיו. תוך כדי הדיונים עלו דברים, ירדו דברים, על חלק הגענו להסכמות, שכשזה היה ביחד, קואליציה ואופוזיציה, היו הסכמות. כשזו הייתה אופוזיציה לבד, דרישות שלנו כאופוזיציה לא התקבלו. אתמול התחלנו לעבור על החוק, קראנו את החוק והתחלנו לעבור על הסתייגויות. הבאנו מטרות חוק בשבוע שעבר, אתמול סיימנו את מטרות החוק והתחלנו לעבור על עצם הסעיפים לחוק. בסעיפים לחוק עצמם אני ביקשתי, אפשר להגיד כמעט על כל דבר מלבד דבר אחד שהתקבלה ההסתייגות שלי בחוק, נושא חדש.

חושב שברגע שהגיע קח את סעיף 1(2) שלפחות שליש מהכנסות שנת הבסיס, הוסיפו את השליש לפחות, וכל דבר משנה את המהות של אותו סעיף. לא שיש לי בעיה לשנות את המהות של הסעיף כשזה לטובת העצמאיים, אין לי בעיה. אני בעד לשנות דברים. אני בעד לשנות את החוק, אבל כשיש שינוי,

צריך שהשינוי יתקבל בהסכמה גם של האופוזיציה וגם של קואליציה. אני מסתכל לאחר מכן: מחזור עסקאות בשנת הבסיס, מחזור עסקאות כפי שדווח לרשות המיסים בישראל על פי דין לגבי שנת הבסיס, ולעניין כל אחד מאלה מחזור העסקאות כמפורט לצדו. ואז בא פה הנושא החדש לעניין שזה לא היה וזה הוסף, דבר אחר לגמרי שנוסף. לעניין עוסק שפעילותו החלה לפני יום כ"ד בטבת התשע"ט, 17 בינואר 2019 מביאים פה את מחזור העסקאות שלו, משנה את התאריך לגמרי, מביא משהו אחר, אחד הוא בכלל חדש. זו תוספת, ולכן כשאני מדבר על - - - שהגיע בהסכמה יחד אתכם, רק תגיד את זה. תיכף אתה תגיד את זה. אמרתי, חלק היה בהסכמה. אגב, אלכס ואני ביומיום

שלא יהיה ספק לאף אחד, וגם בוועדה אנחנו חברים ומגיעים להרבה דברים בהסכמה, ואתה יודע את זה. באישי אין לי שום דבר רע על אלכס, רק דברים טובים, ואני אומר את זה לפרוטוקול. באופן אישי, נגדי אתה לא מגיש נושא חדש. בואו נתקדם. אני רוצה לתת גם ליועצת המשפטית לדבר. יש עוד דברים חוץ ממה שאמרת? הכול זה נושא חדש. לדעתך זה נושא חדש. אתם רוצים על כל אחד הצבעה בנפרד, על כל סעיף שהגשנו בו נושא חדש?

תגידו לי, על פי זה אנחנו נתנהל. צריך הצבעות נפרדות, אבל אתה יכול לנמק כי הדברים קשורים זה לזה, אז אם אתה רוצה לנמק ביחד, אם אתה רוצה לחוד.

אני מאמין שהוא זוכר את הכול, אבל אין בעיה שהוא יעשה,

זה על סעיף 1, אתם רוצים להמשיך? תגידי את מה שאת חושבת. אופיר גם רוצה בחלק מהסעיפים. תנמק את כל הדברים ואחר כך אנחנו נראה איך אנחנו נצביע, או שנצביע ביחד או שאנחנו נעשה הצבעות נפרדות. אתה רוצה להוסיף משהו, חבר הכנסת כץ? אני אעשה בצורה אחידה. רק התחלתי.

יש כמה בקשות לנושא חדש.

היועצת המשפטית אומרת שאפשר לנמק את הכול ולהצביע על הכול כמקשה אחת.

הצעתי לנמק את הכול. היא אומרת שבכל מקרה ההצבעה היא על כל אחד. לכן הצעתי לנמק הכול ואז שאלתי - - - לא, היא אומרת שההצבעה היא על כל אחד ואחד. אז בבקשה, תצביע, נמשיך הלאה לנמק. לא, לנמק אתה יכול ביחד.

זה מה שאני הצעתי לך, תנמק את כל הדברים ביחד,

הצעתך התקבלה. לעניין עוסק שפעילותו החלה גם פה אנחנו מדברים על תאריכים שונים לגמרי, ואני מדבר על (2) כי אמרנו ש-(1) נוסף לגמרי,

התאריך אחר כך גם שונה לאחר מכן. אנחנו מדברים על (3), שגם הוא, אם אני לא טועה, נוסף. לעניין עוסק שפעילותו החלה גם פה התוספת היא שבמקום מתקופה שמיום ד' בטבת התשע"פ, 1 בינואר 2020, הבאנו תאריך ששינינו אותו ממה שהוא היה, גם לגבי מחזור עסקאותיו שבתקופה, גם את זה שינינו. במקום לפי העניין, הבאנו את זה לפי המאוחר. כל הסעיף הקטן הזה נמצא בשינוי גם מבחינת תאריכים. לאחר מכן, ב-(4), לעניין עוסק הרשום בתקופת הזכאות בתקופת הזכאות, הוספנו אותה, היא תוספת חדשה לגמרי שלא הייתה, גם בשורה הראשונה של הסעיף הקטן, וגם בשורה השנייה של הסעיף הקטן. על איזה סעיף אתה מדבר? 1(4). לפני זה אמרתי שהוסיפו בכלל את הסעיף, ועכשיו זה תיקונים בתוך התוספת של הזכאות, זה דבר שלא היה. מחזור עסקאות בבסיס, מחזור עסקאות כפי שדווח לרשות המיסים בישראל על פי דין לגבי אחד מאלה לפי העניין גם פה שונה התאריך, אחר לגמרי ממה שהיה.

יש דברים שהיו בהסכמה ויש דברים שלא היו בהסכמה. יש דברים שלא היו בהסכמה, אנחנו נראה את זה בהמשך, כי אנחנו דרשנו שיהיו שני תאריכים שאפשר להגיש אותם: ינואר-פברואר 2019 וינואר-פברואר 2020. חבר הכנסת אזולאי, אני עוצר אותך שנייה. אני מבין שעל חלק מהדברים שאתה כרגע מעלה כן יש הסכמות. על חלק היו הסכמות. לא, עכשיו, תוך כדי שאמרת. אמרת שלמרות שאתה טענת לנושא חדש, על חלק מהדברים יש הסכמות.

אני לא יכול להצביע לך על מה מתוך זה הייתה הסכמה ועל מה לא הייתה הסכמה, אני רק אומר שגם כששינו תאריכים, לא כל התאריכים היו בהסכמה. אנחנו למשל ביקשנו לתת עוד אופציה של תאריכים בשנת הבסיס, שבמקום 2019 יהיה ינואר-פברואר 2020, דבר שלא קרה. פה למשל לא הייתה הסכמה כשנתת רק תאריך אחד, והיה פה שינוי בתאריך, ואני לא מסכים לזה, אנחנו לא הסכמנו לזה. אחר כך בסעיף 3, במחזור העסקאות בשנת הבסיס, לגבי עוסק רשום בתקופת הזכאות, גם את זה הוספנו, וב-(ב), בסכום ההוצאות הנחסכות מחולק במחזור עסקאותיו בשנת הבסיס. במחזור עסקאותיו, גם פה היה שינוי לגמרי שלא היה בפנים, הוספנו אותו בוועדה. אלכס יכול להגיד אם זה היה בהסכמה או לא בהסכמה, אני אומר שאני לא זוכר בעניין הזה. כל נושא שהיה פה כנושא חדש או לא כנושא חדש,

כשזה הגיע לנושא חדש, זה בא ממקום לא סתם של משיכת זמן, אין עניין למשוך זמן, לא לי ולא לאופוזיציה. למרות דבריו של יושב-ראש ועדת כספים בבוקר, לנו אין עניין למשוך זמן, לנו יש עניין של דבר אחד, יש עניין לעשות טוב לעצמאיים. כשאני מסתכל על זה, אנחנו ביקשנו מספר דברים ואני בא מדיון בוועדת כספים עכשיו וחלק מהדברים שביקשנו הם בדיוק כדי לא להגיע לאותו מקום שכרגע אנחנו נמצאים בו. לדוגמה, יש פה הוספה, להסתכל אם בשנת הבסיס הייתה בעיה לאנשים שהיו במילואים באותו זמן, אז הוספנו שהם יוכלו להגיש במקום זה בתאריך לא יחשבו להם את ימי המילואים בשביל הירידה במחזור, וכן אישה בחופשת הלידה. זה דבר טוב שהוספנו. אני ביקשתי למשל בנושא הזה, אם אתם נותנים דבר כזה, אם אתם לא קוראים לזה נושא חדש, תוסיפו גם את הסיפור של החולים. אלכס בא איתי עכשיו מוועדה, הוועדה הייתה רוויה בכאב. אני לא חושב שאפילו היה שם כעס, היה שם כאב של בעלי עסקים. אנחנו ביקשנו שיוסיפו בה לאותם חולים, במיוחד חולים אונקולוגיים שבאותו זמן היו מאושפזים, היו בחופשת מחלה, ביקשנו שיוסיפו את הנושא הזה, ואותו לא הוסיפו. לכן כשאנחנו עושים מעשה, אנחנו לא עושים אותו סתם, אנחנו עושים אותו בשביל להשיג עוד משהו לאותם עצמאיים. אני רוצה לעבור ל-(9), חברה כהגדרתה בפקודה שחילקה דיבידנד, אחד או יותר, בתקופה שמיום ד' בטבת פה הכניסו את זה עם דיבידנדים שיוכלו לקחת גם בתקופה שלא הייתה קורונה, שיוכלו לקחת. אנחנו ביקשנו כחברי הוועדה להוציא את הנושא הזה לגמרי, שמי שחילק לא בזמן שהייתה קורונה יוכל לקבל את הדיבידנדים לעצמו. זה נכנס בסופו של דבר, אבל כשאני טוען לנושא חדש אז אני אומר על כל דבר שנכנס שלא אמור להיות על מנת שאולי בכל זאת יבינו שיש פה איזושהי זעקה של אותם עצמאיים. לגבי (10) עוסק שדיווח לרשות המיסים בישראל על סגירת עסקו לפני תקופת הזכאות, שם למטה: אלא אם כן שוכנע המנהל שהעסק היה פעיל בחודשים מרץ אפריל בשנת 2022. שוכנע המנהל כלומר, לא מספיק להם אם הוא יביא דיווח שההכנסות שלו באמת היו בירידה, צריך שוכנע המנהל.

כל ההגדרה של מנהל, גם בהמשך יש הגדרה של מנהל, אנחנו לא מסכימים איתה בכמה דברים שאנחנו הבאנו שם. עם מספר דברים שהביאו כהגדרת מנהל אנחנו לא מסכימים. סעיף 11, עוסק שדיווח לגבי ארבעת החודשים שלפני מועד אגב, זה כן היה בהסכמה, אבל גם פה, אלא אם כן שוכנע המנהל שהעסק היה פעיל בחודשים מרץ-אפריל. עוד פעם אנחנו מביאים את המנהל שהוא יכריע, ולא רואה חשבון ששולח את הדוח הזה. לעניין עוסק שפעילותו בשנת הבסיס אחת מאלה לפי העניין, אני לא אחזור על זה, יש את הסיפור של התאריכים, אז כל שנת הבסיס, התאריכים זה כמו שאמרתי מקודם, שבשנת הבסיס ביקשנו וזה דבר שלא נעשה שאם כבר משנים את התאריך ואתה מביא תאריכים אחרים, אמרנו תביא תאריכים שיהיו אופציה לבחירה גם בינואר-פברואר 2020 וגם ינואר 2019-2020. תשובתה של רשות המיסים הייתה שלא יכולים לעשות דבר כזה בגלל שרשות המיסים אומרת שטכנית הם לא יכולים לעשות את זה.

אנחנו בכל פעם מקלים על רשות המיסים בגלל טכני. בגלל טכני אותם עצמאיים צריכים להפסיד.

היה את זה גם בגל הקודם שאמרו טכני וויתרו להם, ובכל פעם שהם באים ואומרים אנחנו לא יכולים לתת בגלל טכני, אנחנו מוותרים להם. לכן אני אומר אם כבר אתה עושה שינויים, אז שהשינויים יהיו על הכול או כלום. לגבי עוסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום גם זה בתאריכים. דיברנו על זה. אופיר, אתה רוצה להמשיך מפה? אני חייב להגיד משהו. אני עובר על החוק, אני רואה שרק העליתם פה סכומים, זה נראה כמו לטובת האנשים שנפגעו.

מי שעובר עליו בחטף, אתה צודק, אתה רואה רק מספרים, אבל תראה גם תאריכים, תראה גם באחוזים גם בשנת הבסיס. אתה מדבר איתי על מספרים. מספרים זה נכון שמ-3,000 עלה ל-4,100 ועלה גם ל-9,000 - - - יש פה תוספות משמעותיות. שלא תהיה פה אי הבנה, אף אחד לא מתלונן על תוספות, זו הייתה דרישה של כולנו, והייתה גם עבודה, ואני אמרתי שגם אלכס ניסה וישב ועשה שינויים בחוק הזה.

ממעיט מהשינויים שנעשו בחוק הזה. אנחנו רק אומרים שכשאנחנו עושים חוק כזה, שנותן פיצוי לאותם בעלי עסקים. אנחנו אמרנו שהחוק הזה לא יצא כמו שהוא נכנס,

אבל צריך לתקן אותו מהפעם הקודמת שהייתה. לא להעביר אותו ככה אלא לתקן אותו מבעיות שהיו בפעם הקודמת, ולכן גם מבחינת ההסתייגויות שלנו אנחנו נוכחנו היום לדעת בוועדה שההסתייגויות שלנו הן הסתייגויות צודקות, למרות שיש מי שעושה עלינו קמפיין מאתמול כבר על זה שאנחנו מעכבים.

אנחנו דואגים לאותם חולים שהיו בוועדה מקודם, אנחנו מנסים להיות הפה שלהם. לכן אני אומר לאדוני היושב-ראש: הנושאים האלה הם נושאים חדשים, בואו נפתח אותם,

אני מבקש לסגור את הדלת בינתיים כי אנחנו ממשיכים בדיון. הדיון הבא יידחה. היועצת המשפטית, שלומית, את רוצה להגיב עכשיו או שאנחנו נשמע את היושב-ראש? חבר הכנסת כץ נשמע אותו קודם ובסוף. חבר הכנסת כץ, אתה רוצה להוסיף? אני חושב שאזולאי נימק מספיק נכון את כל הדברים. אנחנו נשמע קודם כל אותך או את יושב-ראש ועדת הכספים? בבקשה, חבר הכנסת קושניר. אדוני היושב-ראש, כפי ששמעת, היה פה נימוק מאוד מפורט של חבר הכנסת ינון אזולאי. זה נכון שיש לנו אי הסכמות על החוק, וכל הטענות שלו שנטענו בפני הוועדה נגעו באי הסכמות שיש לנו בחוק. אבל לא באמת הייתה טענה אמיתית לנושא חדש בשום סעיף, ולכן אני מבקש מהוועדה לדחות את הבקשה לנושא חדש בכלל הסעיפים שהוגשו. תודה רבה, חבר הכנסת קושניר. בבקשה, היועצת המשפטית. גם לעמדתנו התיקונים לא מהווים נושא חדש, הם נובעים מהצעת החוק, הם שלובים בה, הם כרוכים בה.

בתיקונים שעלו תוך כדי הדיון כחלק מדברים שהוחלט לקבל במהלך הדיון. אנחנו לא סבורים שהם חורגים מגדר הנושא של הצעת החוק. עוד מישהו רוצה להוסיף?

בבקשה, ונעבור להצבעה. אני מבין שהיועצת המשפטית אומרת שאין פה שום דבר שהוא נושא חדש. מקבלים את דעתה של היועצת המשפטית ומושכים את זה. אז אנחנו לא נקיים הצבעה ובזה נסיים את הדברים. הישיבה נעולה. תודה רבה.

ננעלה בשעה